אני מתכבד לפתוח את הדיון היום בנושא תשלומי הפנסיה לזכאים מרוסיה. אני מבקש לפני הדיון, יש פה הרבה אנשים בזום.

לפני כן אני רוצה לתת